כשאת בכנסת?

אני יכולה לתת לך תשובה מנומקת. לפני שאני אתן ליוזמים לדבר

אתם, אנשי הצבא עם המילואימניקים, שתבינו טוב טוב אני אכניס אתכם ל-DNA של מילואימניק צעיר, ואחד פוסט-מילואימניק: אנחנו, עד גיל 40, לא אוהבים ללכת למילואים, וכשאנחנו כבר רוצים ללכת למילואים, אתם מפסיקים להזמין אותנו. זה מתחיל מגיל 40 ומעלה. אני מתגעגע למילואים. איפה עשית מילואים? אני שירתי בסדיר ומילואים בגדוד הקשר של פיקוד דרום 373. יצאו מהגדוד הזה או מהמטה הזה הרבה אנשי שם בתחום התקשורת אבל זו היסטוריה. אני בחודש הבא חוגג 60 אז תבינו מתי הפסקתי לעשות מילואים. עם כניסתי לכנסת הפסקתי לעשות מילואים אבל אני מתגעגע למילואים, וכשעשיתי מילואים הייתי מקלל את הצו, לא את מי ששלח אותו אבל עכשיו אני מת לעשות מילואים ואף אחד לא רוצה אותי. אתם רואים מה זה? איזה עולם זה? במשפט אחד, אני לא אגנוב את ההצגה אנחנו מכירים, מוקירים ומעריכים במיוחד, דווקא בגלל שהזכרתי את התקופה שלנו, שהיינו עושים שמ"פים של 33 ימים ו-45 ימים היום זה לא קיים ואנחנו יודעים שזה מספרים מצומצמים וזה רק הנבחרת. מי שעושה היום מילואים זה רק הנבחרת של המקצועות המבוקשים, הן הלוחמים והן תומכי הלחימה במקצועות, בליבה של המקצועות ולכן, ההערכה היא כפולה ומכופלת גם לצה"ל, שמצליחים לקיים גם את השגרה, גם את האימונים בנבחרת כזו מצומצמת. לכן, כל מילואימניק שיוצא - - לא מצליחים. - - למרות שאני בלי מדים, אני מצדיע לו. הם באמת עושים את זה באהבה ואשריהם שזכינו אני מפחד להגיד לעם זה כי אתם תקפצו עלי בתקופה הזאת אבל אשרינו שזכינו. מתן או אורנה, מה שתחליטו ביניכם, מי

הצעה לסדר כל אחד מאתנו יגיד כמה מילות פתיחה, ואז אני אציג את הנושא שיעלה פה לדיון היום. תודה רבה, חבר הכנסת מרגי, שמצאת לנכון להקדיש זמן לניהול הוועדה במסגרת יום המילואים. אנחנו במרתון של ועדות היום, רוצים להביע הערכה, הוקרה, ובהחלט מה שאמרת מתיישב עם תפיסת העולם שלנו כמובילי השדולה. אנחנו חושבים שבמציאות הביטחונית שבה אנחנו נמצאים לאורך שנים, גם במעגלים הקרובים והרחוקים, צה"ל צריך להיות ערוך ומוכן וכשיר. וככזה, כוח המילואים מאוד מאוד משמעותי ביכולות של הצבא ואנחנו, בבית המחוקקים, צריכים לעשות הכל כדי להתאים את עצמנו לשינויים, לצרכים המתהווים. נמצאים פה נציגים של אנשי המילואים שידברו בשם עצמם. היום הוא יום שיעסוק במגוון נושאים אבל הרעיון הוא בכלל להגיד לצבא: בואו תזהו את הצרכים, להגיד לאנשי המילואים: תזהו את הצרכים במקביל, ולייצר לא רק סוג של אמירות חגיגיות אלא גם של פרקטיקה ולכן, ידידי, שמוביל איתי את השדולה, חבר הכנסת כהנא, יציג עכשיו ממש הצעה פרקטית לוועדת הכלכלה.

אז גם אני רוצה להגיד לך תודה, אדוני היושב-ראש, על זה שמנהלים פה ישיבה שקשורה בעולם המילואים, ישיבה חשובה.

בניגוד למה שאמרת, הוא אמנם היה פרקטיקה נהוגה כל שנה בכנסת אבל כבר שנתיים לא היה יום להוקרת מערכת המילואים, ובזכות הלוחמנות של ידידתי אורנה, אנחנו מקיימים את היום הזה. אמרת פה קודם שזה מתי מעט יש פה עדין ויכוח בין שני תתי-אלופים שנמצאים כאן - - לא, אין ויכוח. אני אומרת שירות מילואים פעיל - - - לא, לא. המספר המדויק הוא 103,000 אנשים מבצעים שירות מילואים פעיל. זה אומר שהם עושים יותר מ-20 ימי מילואים בשלוש שנים. אדוני היושב-ראש, זה קצת יותר מ-1% מהאוכלוסייה. הם אלה שעושים מילואים במדינת ישראל 1% מהאוכלוסייה, ואת ה-1% האלה אנחנו צריכים להוקיר מאוד. לשמחתי, אני ממשיך לעשות מילואים ואני אומר לך שהסיפור הזה של לעזוב את הכל, לעזוב את הבית,

את העבודה, וללכת לעשות מילואים - - מה שעולה כאן לדיון בוועדה שלנו היום, שאני חבר בוועדה הזאת, זה הסיפור של החלטת ממשלה מספר 4097. זו החלטה עם חמישה סעיפים, שניים מהם קשורים בחינוך. לשמחתי, שר החינוך הקודם-קודם היה שר חינוך מאוד מוצלח נפתלי בנט, והדברים האלה - - תפרגן לראש הוועדה הקודם, שהמל"ג לא רצה לתת נקודות זכות למילואימניקים, הם גררו רגליים ואילצנו אותם בחקיקה והעברנו בחקיקה מתן זכות - - אז אני רוצה להחמיא פה מאוד ליושב-ראש ועדת החינוך הקודם, שבמקרה נמצא עמנו פה היום, על העזרה בהעברת הדברים שקשורים בחוק 4097, אבל יש כמה נושאים שקשורים בוועדת הכלכלה. הנושא הראשון הוא סעיף 3, שיש בו אמירה: "להנחות את הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומשרד התעשייה והכלכלה לפעול לעידוד קידום ופיתוח עסקים שבבעלות משרתי המילואים." ואני רוצה לשמוע מה קרה בנושאים האלה, אני יודע שאנשי המשרד נערכו לתת לנו תשובות. כמו כן, יש הנחייה לרשות להשקעות בפיתוח התעשייה להעניק עדיפות בשנים 18-19 למשרתי מילואים פעילים במסגרת הטיפול בבקשות לסיוע מעסיקים גם לבדוק האם דברים קרו בנושא הזה. ואולי הסעיף האחרון עדיפות ב-2019 למשרתי מילואים פעילים במסגרת התכנית "הטובים לתעשייה". לגבי שלושת הסעיפים האלה לשמוע מה הסטטוס

משרד הכלכלה נמצא אתנו בזום? כן, אני פה. אני אתחיל ולוי ימשיך. אז ככה הסוכנות לעסקים קטנים הייתה צריכה לפעול בשני נושאים - - תציגי את עצמך לפרוטוקול ולנוכחים. אני סגנית מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה. בבקשה. אז יש לנו שני סעיפים בהחלטת הממשלה שהיינו צריכים לפעול בהם 1. זה הכלים שלנו לייצר הטבות לאנשי מילואים בכלי הייעוץ, ושם הוספנו זכאות מורחבת לעסקים בבעלות משרתי מילואים פעילים, שהם יכולים לקבל תוספת שעות ייעוץ ביחס לגודל של העסק שלהם, וגם השתתפות גבוהה יותר שלנו בקורס ש - - - שזה הקורס המקיף שאנחנו נותנים ליזמים בראשית דרכם של 70 שעות, שבו מלווים את העסק בתהליך הקמת העסק שלו משלב של רעיון, תכנית עסקית, איתור מקורות מימון עד שהבן אדם מקים עסק, וממשיכים לעקוב אחריו, איך זה מתקדם וממשיך אחר-כך. התכנית השנייה זה מאיץ טכנולוגי בעסקים למשרתי מילואים. המאיץ עשינו אותו בשיתוף פעולה עם עמותת בוגרי 8200 שהסתיים ממש לא מזמן, לפני כחודשיים, הסתיים מחזור של יזמים שנכנס לתוך תקופת הקורונה. זה היה מאתגר אבל צלחנו את זה, וזה היה באמת משהו מאוד מעודד לראות בכל התקופה הזאת עסקים שמתחילים את ראשית דרכם ופורחים ונוטעים שורשים בקרקע. המאיץ זו תכנית שבה אנחנו מלווים יזמים בתחומי הטכנולוגיה ומאפשרים להם סביבת עבודה עם ליווי של אנשי מקצוע, שבו הם יכולים לפתח את הרעיון שלהם. תכנית המאיצים זו תכנית ארצית בפרישה ברחבי הארץ, בדגש על הפריפריה, ויש לנו גם מאיץ ייעודי של אנשי מילואים כאשר המטרה שם זאת תכנית עם ביקוש מאוד מאוד גבוה - - הייתי רוצה שתאמרי לי כמה משתתפים, אם יש בקשות שלא נענו ומה בהחלטת הממשלה עדין לא מיושם או צריך יישום? כמה אחוזים של מילואימניקים? המאיץ היה עם 17 משתתפים מתוך כ-200 שפנו. זו תכנית שבכל אחד מהמאיצים זה משהו שנבחר מאוד בקפידה. קיבלת 10%, פחות. זה רק של המילואימניקים? כן, 17 מילואימניקים מתוך 200. בבקשה. כן, כל מחזור אלה ההיקפים שלו. כל המאיצים זה מספר המשתתפים בהם. אי אפשר לעשות מאיץ למספר משתתפים יותר גבוה. זו בעצם קבוצה, זה לא ייעוץ פרטני שמקבלים אלא זו תכנית אחת של קבוצה שעוברת ביחד איזה שהוא תהליך, ביחד ולחוד, שבהיותם יזמים, הם עוזרים לפתח את הרעיון הטכנולוגי שלו ונותנים להם כלים מעשיים ועסקיים כדי להפוך אותו לעסק ולא רק לאיזה שהוא רעיון טכנולוגי. היזם מגיע עם רעיון טכנולוגי ואנחנו נותנים את המעטפת העסקית, ומחברים אותו אחר-כך גם למקורות מימון ולמשקיעים. זו התכלית. אשמח שלוי, שהוא מנהל המאיץ של המילואים יקבל הזדמנות להסביר יותר בפירוט על מה שהיה במאיץ עצמו. אבל המילואימניקים בהעדפה בקבלה לקורסים האלה? זה מאיץ שהוא רק של מילואים. את אומרת ש-17 מתוכם מתוך ה-200 מילואימניקים. לא. 200 ניגשו למאיץ ונבחרו 17. התנאי להתקבל למאיץ ולגשת אליו בכלל זה היה להיות משרת מילואים פעיל. יש לנו מאיצים ברחבי הארץ שאין להם את התנאי הזה, התנאים הם רק התנאי של מצב היזמות, באיזה שלב היא נמצאת. אין לכם מגבלה. לו היו מגישים 300 בקשות, יש לכם מגבלה תקציבית? בוודאי. מה בוודאי? יש פה שתי מגבלות: האחת שכל קבוצה יכולה לכלול מספר מסוים של משתתפים, כמו שאמרתי. זאת קבוצה אורגנית שעוברת איזה שהוא תהליך ביחד.

לו יצוין שיש לך ביקוש לשתי קבוצות... זה בכפוף לאם יתאפשר. בהמשך נוכל לעשות - - לא תעשו במקביל? לא, זה לא עובד במקביל. כל תכנית המאיצים זאת תכנית חלוצית מבחינתנו. אנחנו התחלנו אותה בשנה שעברה ועשינו סבב אחד או שניים בכל אזור. עכשיו נצטרך לראות איך אנחנו יכולים להמשיך בכפוף לתקציב וכולי נצטרך לראות איך ממשיכים מפה לשנים הבאות אבל זה משהו - - למה שאלתי? אתם יודעים, חברי הכנסת והאורחים? כשהייתה סוגיית המכינות, ושם הייתה מגבלה או המלגות, נאבקנו ואבקנו והגענו למצב שתיקנו שזה לא יהיה תלוי סכום בתקנה.

ככה הובטח לי, שזה מה שיהיה בסוף ואני מקווה שזה ככה עובד. אני מניח שפה צריכה להיות גם היתכנות עסקית מסוימת.

גם הביקוש עדין לכן אני לא נכנס לזה כרגע כי אתה אומר 17 מתוך - - לא, השאלה כמה יש במאיצים האחרים? איזה אחוז של משתתפי תכניות המאיצים הם אנשי מילואים? אנחנו יודעים ש-17 מתוך - - טוב,

אין בעיה. סיימת את ההתייחסות? על המאיצים כן אבל אני רוצה שלוי ירחיב, שהוא מנהל מאיץ. בבקשה לוי. אהלן, שלום לכולם, תודה על ההזדמנות. אני ניהלתי את הפעילות, את המאיץ הראשון של - - -, ה-accelerator של אנשי המילואים.

כמו שנעמי אמרה, ניגשו 200 מועמדים להשתתף בaccelerator-. זה ביקוש מאוד מאוד גבוה בהשוואה, ונעמי תעיד על המאיצים ש"מעוף" מפעיל אבל זה נכון בכלל, לתכניות מאיצים בכלל ברחבי הארץ. יש צמא מאוד מאוד גדול ופוטנציאל מאוד מאוד גדול באוכלוסייה הזאת. זאת אוכלוסייה שמאוד מאופיינת כידענית ו"ראש גדול". בגלל זה אנחנו מרגישים שזו תכנית שהיא תפורה, ונתנה מענה - -- ועוד מילה על זה אנחנו גם רואים את הצימאון. בדרך כלל accelerator, במחזור הראשון שלו, הוא לא מאוד מוצלח. לשמחתנו, לנו היה מחזור מאוד מוצלח. עם הזמן, המחזור השני יותר טוב מהראשון והשלישי יותר טוב משניהם כי הם כבר בנויים, לומדים את התכנית כמו שצריך, יודעים - - - ויודעים להתאים את התכנית, יודעים למצוא שותפים יותר רלוונטיים אז ככה שאנחנו מצפים שהמחזורים הבאים ואנחנו כבר רואים המון ביקוש בשטח. אנשים שלא התקבלו בתכנית הקודמת ואנשים שהשתתפו עכשיו המליצו לחברים, אז בשטח אנחנו רואים - - יש קשיים ביישום ההחלטה? יש לכם קשיים אובייקטיביים, לא אובייקטיביים? תקציביים בלבד. רק תקציביים. מגבלה תקציבית. מגבלה תקציבי בלבד. מעבר לזה, הכל הכל מוכן להפעלת מחזור שני, ומחזור הרבה יותר טוב, אנחנו מקווים אבל נתוני הפתיחה היו הרבה יותר טובים מהמחזור הראשון. מבחינת המספרים התחילו 17 מיזמים, נכנס משבר הקורונה באמצע וסיימנו 14 מיזמים, שזה מספר יפה מאוד. מתוכם accelerator נמדד בשני פרמטרים עיקריים: כמה כסף הוא גייס, זאת אומרת כמה כסף גייסו שם למיזמים אנחנו עומדים על 14 מיליון דולר בסך הכל מתוך 14 המיזמים האלה, ו-37 מועסקים, אנשים שהיום זאת העבודה שלהם סביב המיזמים שלהם.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריך את העבודה סביב הנושא של המאיצים האלה, אבל זה סעיף אחד מתוך כמה סעיפים ששאלנו עליהם, ואני מניח שעל הדברים האחרים גם נעשו דברים ונשמח לשמוע עליהם. גיל אלוני ממשרד הכלכלה, שמעת את חבר הכנסת מתן כהנא? כן, שמעתי. החלטת הממשלה מוכרת לך? משרתי מילואים פעילים, ואכן משנת 2019, מתוך 15 החברות שניגשו וקיבלו סיוע מהרשות להשקעות, תשע חבורת מתוכן התחייבו להשיג 32 משרתי מילואים פעילים. רק כדי לסבר את האוזן עלות השכר המשולמת בחברות בממוצע היא עלות של 27,000 שקלים, שזה מהווה 13% מסך הזכאים, שהם משרתי מילואים פעילים.

זהו. נציג התעשייה, יוסף אברהם, גם ממשרד הכלכלה. אני ממנהל תעשיות. הפעלתי את התכנית "הטובים לתעשייה" בין השנים תשע"ה-תשע"ח. התכנית לא הופעלה בתשע"ט, היא לא מופעלת היום ואני הבנתי שנמסר לוועדה שידונו על תכניות אחרות ואנחנו לא עוסקים בתכנית הזאת. למה? הייתה החלטה שלא דנים עליה. היא לא הצליחה?

ההחלטה לא טובה? אתה לא יודע מה הסיבה? נמסר לי שהיא לא הייתה אפקטיבית ולכן הם מחפשים כלים אחרים. אבל מה ההסבר לאי-אפקטיביות? רבותי, בואו נתחיל להניע את הדיון. אם יש מישהו ממשרד הכלכלה שיכול לתת תשובה תוך כדי הדיון, שיעלה וייתן תשובה. חברי הכנסת, רוצים להתייחס או שניתן קודם כל - - אני אשמח להוסיף עוד נקודה בשם משרד הכלכלה זו לא פעילות של עסקים קטנים אבל זה נעשה במשרד אצלנו בשיתוף עם היחידה להכוונת חיילים משוחררים העברנו להם רשימה של מקצועות נדרשים בתעשייה כדי שהם יוכלו למקד את ההכשרות המקצועיות לחיילים משוחררים באותם מקצועות שיש בהם צורך לתעשייה. פנינו להתאחדות התעשיינים ולארגוני העסקים כדי

השאלה אם יש ביקוש או אין היענות לביקוש? יש ביקוש ויש מחסור.

תודה רבה.

התקשורת עם החיילים או עם המעסיקים היא לא תקשורת טובה. יש זכויות,

ולא תמיד אנחנו יודעים עליהם. אני רוצה לציין פה כמה דברים - - רק אל תיכנס לנושאים של ועדות אחרות, שלא תעשה לי סכסוכים דיפלומטיים

ואנחנו צריכים לטפל גם בפרילנסרים כי ברגע

אם הוא גנן אין לו לאן לחזור, ולכל בעל מקצוע.

אני רוצה להתקדם בדיון. אני אסכם בשני נושאים הנושא של שכר מינימום למשרת מילואים די נתקע במדינה בגלל השכר

יש דברים של הטבות בנושא קרקע אנחנו מקבלים מרמ"י, ממנהל מקרקעי

אני רוצה להצטרף למברכים על החשיבות של הדיון. אני רוצה להדגיש ארבע נקודות ברשותך, היושב-ראש. הנקודה הראשונה יש פעילות מאוד עניפה בשיתוף של משרד הכלכלה, משרד הביטחון, האגף לחיילים משוחררים והמגזר העסקי להשמה והכשרה של חיילים משוחררים, גם בעולמות של מה

הם מאוד מפתחים עכשיו את הנושא הזה של ההייטק ומקומות אחרים. אני חושב שהווקטור הזה, צריך להעמיק אותו ולהרחיב אותו. זאת אומרת, הייתי רוצה והייתי יכול להכשיר עוד יותר אני חושב שגם במציאות הנוכחית שאנחנו נמצאים בה מבחינת המשק, יש לזה יתרון מאוד גדול. אנחנו היינו מעוניינים מאוד להרחיב את המשאבים לטובת תכניות

גם בתחום הכשירות באימונים, שהוא לא רלוונטי לכאן וגם בתחום הטיפול באנשים, במשרתי המילואים. תחת הדבר הזה יושבת תכנית בנושא מדרג המילואים,

בדגש על קטנים ובינוניים,

ברשותך, אני חשבתי שצה"ל מתכוונן לנקודה. חשוב לדעת, גם לציבור אם צה"ל היה רוצה לגייס יותר, הוא היה נתקל בקשיים? צריך לשאול אותם. מה זאת אומרת " לגייס יותר"? מה השאלה, מרגי? עידן מעלה טענה, שיש פחת במעמדו של מערך המילואים וזה מעיד על מה שקורה בסולידריות בחברה הישראלית. אני חייתי בידיעה יכול להיות שזאת ידיעה מוטעית או תחושה מוטעית, שצה"ל צמצם את מערך המילואים לפי הצרכים שלו. צה"ל מיקד, נקרא לזה ככה, אבל מבחינת כשירות כרגע ברמת היחידות, אין איזה פער באיוש למעט מקצועות ספציפיים בעולם תומכי הלחימה, שאנחנו מטפלים בזה בדרכים שונות. אתה שואל האם חסר לנו? אנחנו בסך הכל מלאים - - אבל ימי המילואים ירדו בשנים האחרונות - - - ימי המילואים ירדו - - - אני אחדד את השאלה - - - הפוליטיקה מתערבבת ואני אחדד את השאלה:

כשצה"ל מגייס מחזורי מילואים לפי צרכיו, הוא נתקל בקושי במקצועות מסוימים? יש מקצועות ספציפיים אבל ככלל, הוא לא נתקל בקושי.

ספציפיים שאנחנו מטפלים בהם. יש מקצועות שבאופן כללי תמיד יש בעיה בגיוס. מה עומד מאחורי השאלה? מה אתה רוצה להבין? לא, עידן רצה לומר שהמצב של חוסר הסולידריות וההתחמקות וההשתמטות נגע גם במילואים. אני, מתוך ידיעה וגם מתוך תחושה ראשית, יש קושי בימי מילואים היום, זה לא כמו בתקופה שלנו שכל אחד עשה בזה מה שהוא רוצה, זה יותר בשום שכל, זה תקציבי וצה"ל עושה בזה שימוש במידה ובמשורה. זה שונה ממה שהתחיל לומר עידן ולכן חידדתי את השאלה אבל עידן, רשות הדיבור שלך. אני שמח על ההבהרה.

אני מודה על ההבהרה הזאת כי חשבתי אחרת ואני שמח לראות שזה לא המצב אז אשלים ואומר שאם זה לא המצב ואין קושי באיוש או בגיוס מילואים, עדין הייתי מאוד שמח לראות את האדרת הנושא בחברה הישראלית.

גם אם מילואים הפכו להיות דבר ממוקד יותר שפחות נפוץ בחברה הישראלית אולי אפילו על אחת כמה וכמה חשוב שמערך המילואים ירגיש בעל ערך, ירגיש מוערך, ירגיש הוקרה על-ידי החברה הישראלית, ואני חושב שהחברה האזרחית-העסקית במגזר הפרטי יכולה לתרום לזה בהמון צורות, ועלו פה רעיונות מאוד טובים. אני חושב שמה שמשרד הכלכלה פועל בנושא הוא מצוין, בדיוק מסוג הדברים של לעודד יזמות, גם לאפשר לאנשים להתפתח בחוץ. אני רוצה להציע כיושב-ראש שדולת ההיי-טק אני מריץ כמה פרויקטים עבור סקטורים אחרים בהירתמות מאוד גדולה של חברות פרטיות. אם אתם מעוניינים, אני אשמח לקדם שיתוף פעולה של חברות היי-טק גדולות במשק לטובת מערך המילואים יש כמה הצעות שאני יכול להעלות.

בתור מילואימניק ובתור יושב-ראש השדולה, מאוד מאוד אשמח לקדם.

יבגני סובה, בבקשה.

אני רוצה באמת להודות לכם שבאתם להודות ליוזמי הדיון הזה, וכמובן לברך את כל חיילי מערך המילואים. זה יום חשוב מאוד, וחברי הכנסת חייבים לעשות את זה ולהקפיד גם ברעיונות.

בניגוד לחברי, אין לי עבר צבאי מפואר אבל הייתי קצין קבילות מ-2001-2004, הייתי עתודאי וטיפלתי בלמעלה מ-1,200 קבילות של חיילי מילואים אז לכן, בשירות הסדיר שלי כבר ידעתי מה זה בעיות של מילואימניקים.

זה לא שירות משמעותי? בוודאי שזה שירות משמעותי. אני רק אומר שאני כבר בשירות הסדיר שלי ידעתי מה הבעיות של אנשי מילואים, וכשהשתחררתי והמשכתי להיות באותה יחידה כמה שנים, בנציבות קבילות החיילים של משרד הביטחון, אז טיפלתי בעיקר בפניות של חיילי מילואים. במורשת הקרב שלך לימדו אותך מי זה לסקוב?

לסקוב היה הראשון שהקים את הנציבות. אגב, לסקוב היה מהעלייה הרוסית ודיבר רוסית שוטפת. היום זו כרמלה מנשה. זהו,

לא, אני חושב שלא אבל הבעיות - - לפעמים זה מיתוסים. גם לסקוב לא פתר לנו את הבעיות שהגשנו. לפחות הוא הקים את היחידה הזאת כי זה מאוד חשוב. יותר קל לקבל משכנתא מבנק ירושלים מאשר לקבל מענה על קבילה בצה"ל. אני חולק עליך בצורה משמעותית. אני חושב שדווקא פנייה לנקח"ל נציב קבילות החיילים, משהו כמו 6,000 פניות כן פותרת. אני חושב שהיום צה"ל מתייחס יותר בקפדנות לכל הנושא של הקבילות גם בצורה מערכתית ולא בצורה של קבילה אבל - - הסטנו את הדיון.

- - הוא רוצה להצטרף לסיפור שלי ואני אצרף אותך בכיף,

מה שאני רוצה להגיד פה ובאמת, זאת ההזדמנות שלנו גם להגיד לכם: חייל מילואים לא יכול להגיע לקצין מילואים ראשי וגם לא יכול להגיע לחבר כנסת, הוא מגיע לקצינת קישור. אנחנו היום בסיטואציה שונה לחלוטין. הרבה בעיות שהיו בעיות מוכרות לכם נשמעות היום בצורה שונה לחלוטין בעקבות הקורונה כי החיילים נמצאים במצב כלכלי שונה, גם במצב הכלל-חברתי שונה ולכן, מה שאני מבקש פה מהפיקוד הצבאי, ואתם הפיקוד הצבאי לחיילי מילואים זה קודם כל לרענן את הנוהל שקצינת קישור, זה ה"בופר", זה האדם שפוגש את חייל המילואים. הרבה פעמים, וזה גם מהניסיון שלי בקבילות, ההתנהגות של קצינת הקישור, התחשבות שלה בצרכים של חייל המילואים הרבה פעמים זה מה שמשפיע על התפיסה של אותו חייל כי חייל אומר:

עזבו את כל הנושא של הפקודות, הפקודות נותנות שחרור ואשתו יולדת ויש לו בעיות אבל הרבה פעמים אותה שיחה עם קצינת הקישור יכולה להשפיע על המשך הרצון שלו להמשיך להיות חייל טוב ולתרום לצה"ל ולמדינה. זה עבודה של מפקד. בוודאי. המפקד זה הפקודים שלכם. אני רק אומר שלא כל חייל מיד פונה למפקד,

ואומר לו: תשמע, קצינת הקישור לא מתחשבת, לא קיבלה מסמכים וכולי וכולי. אני מדבר על השיחות הראשונות שלא תמיד זה בא לך, עם כל המוטיבציה זה תופס אותך באמצע החיים הקמת עסק, עכשיו קורונה, לא היית חצי שנה... פתאום אתה מקבל תעסוקה מבצעית ולא בא לך כי אתה צריך קצת להחזיר את ה - - - אז המודעות למצב החדש בקורונה זה סופר-חשוב וזה קריטי. אני רוצה להגיד עוד דבר אחד כמובן שכל הנושא של מענה לבעיות, כמו שאמרתי, יש גם חיילים רוצים לתחמן קצת, פה ושם, ולהתחמק מהשירות, ופה אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת מתן כהנא: כשאתה שומע נתון, שרק אחוז אחד מאזרחי ישראל מבצעים את חובתם ומשרתים בשירות מילואים פעיל אז אנשים אומרים: למה אני? מה זה הדבר הזה? הנתון הזה מדאיג, הוא צריך להדאיג את כולנו בלי קשר לימין או שמאל. אני חושב שזה גם מקרין על הצורך בחובות שווים וגם גיוס לצה"ל זה חלק מהאג'נדה, מה לעשות? הרבה אנשים מתחמקים מהשירות בצבא, אנחנו יודעים למה - - פה הצבא מתחמק. אנשים רוצים מילואים ולא נותנים להם. - - אני אומר שזה צריך להדאיג את כולנו כי ככל שתגייס פחות, כך גם למערך המילואים יהיו פחות אופציות כי אנשים בסופו של דבר, באמצע החיים, לא בא להם עכשיו לצאת למילואים, והכי חשוב, חס וחלילה שצריך לצאת למלחמה כי כשאתה יוצא למלחמה והשירות הקרבי החשוב ביותר מערך המילואים הוא חשוב מאוד. ופה בן אדם אומר: רגע, לא רק שאני יוצא למילואים, אני גם מסכן את חיי ואני, סליחה על הביטוי, יוצא פראייר. אז צריך לחזק את התחושה שחייל המילואים יקר למדינה, יקר לנו, וכמובן שזה גם תלוי בנו ותלוי גם בכם. אז תודה רבה על היום הזה. אני מברך - - חבר הכנסת מרגי - - - אני חשבתי שתעשי את זה ב-10 הדקות הראשונות,

מי שמארגן ימי כנסת, אני אומר את זה לטובת הכלל, קופץ מוועדה לוועדה וזה מובן מאליו.

אנחנו ניפגש ב - - - "צו 8", רצית לומר משהו. והדבר השלישי שאני רוצה להגיד אני חושב שכשבונים מפקדים בצבא, קיימת חשיבות מאוד גדולה שהמפקדים הבכירים

הם צריכים להפעיל אותם במתארים צבאיים, שיש בהם גם מילואים וגם סדיר. לכן, האמירה

אני לא נכנס פה לעוד סיבות אחרות שהן פחות לעניין עכשיו.

אני מנהלת אגף חינוך והכשרה בהתאחדות התעשיינים.

"הטובים לתעשייה" ולהתחבר לדברים שגם אמיר

התעשייה הולכת ומתקדמת,

תעשייה דור 4, ולא יהיה לנו את כוח האדם המתאים להפעיל אותה. זאת בעיה מאוד מאוד

סטודנטים שלומדים היום בפקולטות להנדסה, בפקולטות טכנולוגיות, ובאמת פה אני קוראת להפעיל מחדש את התכנית הזאת ולחשוב קדימה.

שלום לכולם.

אני נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה. רק כדי להמחיש לכם שלפני

נכון,

כשבעל הבית הולך, יש מצב שהוא יסגור את העסק שלו לחודש או ל-20 יום וזה באמת מצב לא

את העובדים, את כל מה שצריך אבל עסק שנושק ל-10,20 עובדים, אני חושב שהבוס וכל אלה שנכנסים ומקימים

ואנחנו צריכים להיות ערוכים ומוכנים לכל תרחיש.

משרד הכלכלה יחד עם העסקים הקטנים צריך לדעת למצוא דרכים לנווט נכונה את בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. אני חושב שזה מתבקש

כנ"ל אם יש הוצאות שנגזרות מכך למעסיקים אני חושב שהמדינה וצה"ל, באמצעות משרד הביטחון והממשלה,

זה לא צריך לגרוע אלא צריך לתמרץ את מערך המילואים. אני אומר במילה אחת שלא ישתמע